אני פותח את ישיבת הוועדה, הנושא היום המשך דיון לגבי אנטישמיות ברשתות החברתיות. אנחנו נדון על אפליקציית טיקטוק, ואני שמח מאוד שהם הסכימו לבוא, בעבר הם לא הסכימו לבוא. לפני שאני מתחיל אני רוצה להודות לפייסבוק, באמת אנחנו מודים לכם על המהלך שעשיתם, בהמשך לישיבת הוועדה שהייתה, כל הכבוד